בואו נפתח רשמית את הישיבה של העבודה והרווחה של הבוקר,

ז' באדר א' תשפ"ב,

11:30. אנחנו דנים בהצעה לסדר בדיון מהיר של חברי הכנסת נעמה לזימי,

בנושא תנאי העסקה של עובדי רשות חסות הנוער. אנחנו מיד

נשרו או פוטרו? את יודעת מה זה כשפתאום יש אנשים עם תנאים, יש אנשים עם דיסציפלינה מאוד שהם גם עולים יותר ביוקר לחברה שהיא למטרת רווח, האינטרס הוא להביא מישהו אחרי צבא שיהיה מדריך. וכל הניסיון הניהולי עם התואר השני, עם ההתמודדות עם מצבי

אתם יודעים עבדתי הרבה עם אלברט סופר בחיפה, הדרך שהוא רואה מדריך באמת בחסות הנוער וככה הוא התגלגל ל'כוח לעובדים', הדרך שהוא רואה את הנוער הזה כמו אבא,

אז אמרו אותו הדבר אצל העובדים והעובדות הסוציאליים, שהולכים ללמוד הרבה מאוד מידי שנה את התחום, ועדיין חסרים עובדים סוציאליים בחוץ,

למה? חוזרים לאותה נקודה, לא משלמים מספיק. אין מספיק תנאים, זה הכל אותם מקצועות.

בן אדם שבא ואומר, אוקיי עכשיו אני צריך לעבוד על עשרה אנשים, כלומר, אם יהיה פחות תת תקינה,

אלא רק תלכו להיי-טק, אז בטח ובטח להיות עובד סוציאלי או בתחומי הרווחה,

שני. והדבר השלישי ולא פחות חשוב,

אתה נותן ליווי מתמשך לאותם מדריכים, בין אם זה

בבקשה ובואי ניתן גם לעוד אנשים.

אני מלווה מסוף דצמבר אב לילד בן 17 וחצי, שהוא עם מורכבות, מורכבות גם נפשית,

איך אמרת לא התמזל מזלו של הילד ולא של ההורים.

בכלא אופק.

היום

שהוא כאמור גם עם ההסכמים הקיבוציים שלנו הוא באזור המינימום,

שחיקה ועומס שנובעים גם מבעיות של מסוכנות ומוגנות,

וליסה פה תספר, היא עובדת במעון 'בית

בכל פונקציה כזאת בטבלת השכר,

אנחנו לא באים ואומרים למפעיל כמה עליו לשלם עבור כל עובד, אלא אנחנו מאפשרים לו גמישות, גמישות לשלם

אז אני רוצה להגיד שככה באופן כללי אנחנו נמצאים בחסות הנוער, יש 70 מסגרות בסך הכל, 9 מהן מעונות ממשלתיים ו-61 מסגרות שהן מסגרות מופרטות לחלוטין. ואני

וכן אני מאוד גאה להיות במשרד הרווחה - - - אבל עם גאווה לא מסיימים את החודש.

ועדיין, אנחנו יודעים מה גורם,

אבל זה תמיד מס שפתיים של אנשים שלא רוצים להעלות את

לתחושתי אמרו דברים כל אחד ככה אמר את האמת הקטנה והיפה שלו,

פירור ממה שנאמר פה לא מורגש, כמישהו שעובד בחסות הנוער כבר שנה וחצי, וכמישהו שעשה שנת שירות פה בפנימייה בירושלים לפני עשור,

כן, כל התחושה הזאת של נטישה ופגיעה שהם עברו כל החיים, ממשיך גם במסגרות. חוסר בכוח אדם שמוביל לעבודות בחודשים, גם אני

האוזן הקשבת,

לייצר אצלם את התחושה שהם מוגנים איתי, שהם יכולים לשתף, שהם יכולים לדבר, את הדברים השמחים יותר, את הדברים השמחים פחות בחיים

כמובן שכן, זה גם משהו שאנחנו עושים באופן קבוע ורציף, וזה שיח איתו, וזה שיח עם קצינת המבחן, וזה שיח עם מסגרות ההמשך ולעזור לו להגיע למקום שהוא יוכל - - - טוב תודה רבה. פשוט לזכור שכדי שאני אוכל לעזור לו לסיים ולחזור לקהילה ולא לפגוש אותו בסבב הבא, או בכלא אופק כמו שנאמר כאן - - - ליסה אנחנו נאלצים לסיים בנקודה הזאת. תודה רבה לכולכם ולכם שוב תודה רבה. אנחנו נוציא את המכתב ונעדכן אתכם בהתקדמות. נועלים את הדיון. הישיבה ננעלה בשעה 12:41.